צהריים טובים לכולם, אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה בנושא תאגידי המים, מצב התאגידים הייחודי וחלוקת הדיבידנדים. כיוון שרוב הנוכחים כאן הם ראשי רשויות וכולם מתמצאים בנושא לא צריך פיליבסטר בעניין הזה. ישבתי עם רשות המים בבוקר, הם קצת קשים לפי מה שראיתי, אבל אני כבר אומר שאני לא עומד על כך שנושא 30 תאגידי מים יישאר. אנחנו צריכים לפתור את הבעיה כי עברו ארבע שנים מאז התיקון לחוק, יש תזוזה, אבל היא לא משמעותית גם בגלל שחיים ביבס התנגד בזמנו וגם בגלל משרד הפנים, שגיבו את הרשויות המקומיות במאבק הזה ובסופו של דבר רוב האיחודים שרצו לא נעשו עד היום. מצד שני, בינתיים יש לנו בעיה עם אי חלוקת הדיבידנדים. הרשויות צריכות את זה, במיוחד בשנת בחירות. דבר נוסף, משרד הפנים: שמעתי שלחלק מהרשויות, ובעיקר מהמגזר, לא מאשרים את התקציב. הן לא אשמות בכך שלא מתאחדים אתן. למה לא מאשרים להן את התקציב? אני יודע שלקלנסואה לא מאשרים את התקציב. אם זו הסיבה אז צריך לבטל את זה.

הם רוצים להתאחד, לא רוצים אותם. זה כבר עניין אחר, אז לפחות שמשרד הפנים ייתן את מה שהוא צריך. הוא לא יכול לעשות בעניין הזה הפוך על הפוך, כפי שאני קורא לזה. אבל אני רוצה ואני אומר את זה בגלוי לפתור עכשיו את הבעיה של הדיבידנדים. אני אומר לנציג האוצר פה, אני רוצה לפתור את בעיית הדיבידנדים כרגע. נכון שזה יוצר מצב שלרשות המים אין קלף מיקוח מול הרשויות בנושא האיחודים - - - זה אפילו לא עניין שהוא לדיון, צריך להחליט שמעבירים את הכסף הזה - - - לאט-לאט. צריך לעשות שינוי. צריך להבין, אני לא תיקנתי את החוק. אני תיקנתי בזמנו את החוק לגבי כל מיני עניינים אבל האשימו אותי - - - אני צריך לתקן אותך, אדוני היושב-ראש, אתה כן תיקנת. תיקנתי - - - רק עבדו עליך רשות המים בזמנו ואתה נפלת בפח. לא נכון, לא נפלתי. אני אף פעם לא נופל בפח. אבל לא תיקנתי לגבי הנושא של הדיבידנדים. כבר העירו לי היום שהסעיף של הדיבידנדים, שאומר שאין סמכות לרשות המים, זה לא תיקון שלי, זה תיקון מ-2103 בכלל שהיה בחוק שאני תיקנתי. אבל מי הבעלים של התאגידים? זה הרשויות.

רוצה לפתור את הבעיה הזו. אני מעדיף לפתור אותה בלי תיקון לחוק. אני חושב שיש אפשרות כזאת. דיברתי אתכם עליה, אתם אומנם לא הסכמתם, אבל נדבר על זה פה. צריך לעשות את זה בגלל שמעכבים להם את הדיבידנדים כבר

לא משנה מי אשם. יש להם שנת בחירות, הם צריכים את התקציב הזה. אי אפשר להחזיק אותם בצוואר עד הסוף. אני גם רוצה להגיד ואמרתי את זה לרשות המים שבזמנו בדיון אמרנו במפורש שיכול להיות שתהיינה רשויות שתהיה בעיה להתאחד איתן, בעיקר מהמגזר. עם כל הכבוד, שהאוצר ייתן קצת כסף על האיחודים האלה, על ההשקעות שצריכים להשקיע. הם לא עשו את זה, הם עושים טובה שהם עושים את זה. דבר נוסף, דיברנו על הקמת תאגידים אזוריים

מרכז שיקלטו חלק מהתאגידים הבעייתיים והאוצר יצטרך לשים שם כסף. אז מה עשיתם? הפלתם את הכול על ראשי הערים החזקות ואמרתם להם: אתם חייבים להתאחד. זו לא הייתה הכוונה שלנו. דיברנו על כך במפורש בדיונים, שאם יש ערים שיש אתן בעיה אמיתית של השקעות גדולות, צריך לפתוח תאגיד ממשלתי שיקלוט אותם.

אם ישקיעו בהן והם יהיו בסדר מבחינת תשתיות והכול, אז אני מאמין שגם תהיה עיר שתקלוט אותם ללא שום בעיה,

עם הזמן, התאגיד הממשלתי הזה יתפרק מאליו. ראשי הערים, אני יודע שאתם רוצים להתייחס לעניין הזה, אבל תתייחסו בבקשה לעניין הספציפי שלמענו כינסנו את הישיבה. נתחיל עם יושב-ראש מרכז השלטון המקומי, בבקשה. אני בכל זאת רוצה ממש בבריף להזכיר את ההיסטוריה כי כולם מנצלים את ההזדמנות, בעיקר רשות המים, כל פעם כשמתחלף שלטון ומתחלפת כנסת, הם באים ומנצלים בדקה ה-90 זה מה שקרה ב-2018, ערב הבחירות לשלטון המקומי, הם ניצלו את זה שלשלטון המקומי לא היה את הזמן לשבת פה ועשו מחטף שבעבורו אנחנו יושבים כאן. תראו, עמדתי ידועה

אני נגד תאגידי מים לחלוטין. זהו אחד הגופים המיותרים ביותר במדינת ישראל, כולל רשות המים, שמזמן היו צריכים לסגור אותה. הקימו רשות שלמה, של 240 עובדים, עם משכורות עתק ועם תקציב עתק, כדי לממן בסוף את חוסר - - - על גבם של האזרחים. לענייננו, רבותיי, עמדתי מאוד ידועה בנושא. תאגידי המים מיותרים לחלוטין. היה צריך להקים,

כמו שאמרת, גוף אחד - - - בזמנו הם לא היו מיותרים, אולי עכשיו כן.

מאז הם למדו לעשות קופה שלמה על הרשויות המקומיות כדי לממן אלף ואחד דברים. רק 40% מעלות המים

באמת למים, כל השאר הולך לכל מה שמסביב אם זו התפלה, אם זו רשות המים, אם זה מים לירדנים ואלף ואחד דברים שאנחנו ממנים. זו המדינה היחידה שמממנת את הכול חוץ מהמים שלה. צריך לתקן באופן דחוף את החקיקה בנושא התאגוד האזורי. התאגוד האזורי בא כעצם שהכניסה רשות המים על מנת לקחת את הרשויות ולדחוף אותן לתאגוד אזורי. זה כמו הסיפור על הילדים שעושים בלגן בבית הספר חצי מהילדים בורחים מהשיעור ועושים בלגן, המורה מגיעה ומתחילה לצעוק על החצי שנמצא בכיתה, הילדים הטובים. במקום לצעוק על אלה שברחו היא צועקת על הטובים שנשארו. כך גם כאן.

רשות המים היקרים? מנסים להעניש את התאגידים שמצליחים. הם אומרים להם: הצלחת? עונש מגיע לך. כך, לדוגמה, שבע שנים מתכננים קו לקריית ספר, עוקף מודיעין, כדי לא להתחבר כי מודיעין כבר קיבלה קנס, על 5,000 יחידות דיור היא שילמה מכיסה על חשבונה לרשות אחרת כי היא התחברה באופן לא חוקי, באישור והעלמת עין של רשות המים. בסופו של דבר, היום, אחרי שמגיעים לוועדה, אומרים לך: את 70 מיליון השקלים של הקו החדש שלהם אתה תשלם, אתה תשלם. זו חוצפה ממדרגה ראשונה.

התאגידים האזוריים הם אסון.

כי תאר לך שהיום תושבי מודיעין, שמקבלים למשל שירותים במודיעין בתוך תאגיד - - - יש לך 70 מיליון לשלם? א, אני לא אתן. ב, לא יקרה כלום, אני גם אחתוך להם את הקו. זה לא יעזור להם. זה לא יעזור להם כי הבריונות שלהם תיגמר רק בבריונות. כנראה כך גם צריך לנהוג איתם. אבל אני לוקח את השירות היום נותנים שירות מצוין, אחד התאגידים המצטיינים בארץ.

אתה תעבור, תהיה התאגיד שיישב בסוף תחת ראשון לציון. תאר לך שכל עשר הרשויות רצות לראשון לציון לקבל שירותים. תושב מודיעין צריך לקבל שירותים בראשון? למה שלא יקבל אותם במודיעין? כבר היום,

תאגידים שמאוגדים הם כישלון אחד גדול בשירותים. רואים את זה. מעבר לזה, גם צמצום התאגידים הוכיח דבר אחד ברור לחלוטין אין הפחתה בתעריף המים. אנחנו ראינו רק עכשיו את ה-8% שהוסיפו. כל צמצום התאגידים הוא 1.6%. זו היעילות שעליה מדברים דרך אגב, בדוחות שלהם הם יודעים את זה, הם אומרים את זה. בינתיים,

כבר היו יכולים לפרק את התאגידים ולחסוך יותר כסף מאשר מה שמדברים עליו. אני חושב שכשאנחנו מדברים על מה שנדרש לעשות, צריך קודם כל לבטל את המגבלה. עם כל הכבוד, נכון למצב הזה, מכיוון שאנחנו מבינים שבתקופה

כשכולנו נכנסים לבחירות מוניציפליות, ללכת למלחמה כדי לבטל את התאגידים יהיה לנו לא מעט חוסר אפשרויות בגלל הסיטואציה. אבל בסופו של דבר, אני אומר, החלום שלי מאז הוועדה שהקים נתניהו בסוף 2010, כששם אותנו בוועדת ניסן

גם את דוב צור וגם את יוסי נשרי היה לפרק את התאגידים, 45 יום. מאז אנחנו במשא ומתן שכבר נמשך 12 שנה.

אומרים כרגע לעצור את הכול, לבטל את התאגוד האזורי, שהוא אסון. שניים, אני אומר את זה בצורה ברורה: רשות שלא מתנהלת כמו שאמרת בצדק, תקימו תאגיד אחד או ברשות המים או לחילופין תאגיד צפוני, דרומי, מרכזי תעביר אותה לשם. לא שיקלטו את כולם, אבל בעיות מרכזיות - - - רשות שלא יודעת להתנהל או לא יכולה להתנהל תן לה. במשך שנים, כשאני שאני המתנגד הגדול לתאגידים באתי לרשות המים כדי לאחד את ג'סר א-זרקא,

רק עכשיו, אחרי שעשינו מאמצים גדולים. אז הם מספרים לנו שמטפלים במשק המים? הם לא מטפלים בשום דבר. הם מצפים להיות על הגב שלנו. התכלית של הרוכב החדש היא ליהנות מזה שאנחנו מנהלים, ליהנות מזה שעושים את זה כמו שצריך, ליהנות מזה שבסוף אנחנו - - - לא, אבל לא צריך לדחוק את רשות המים יותר מדי. את דעתי על רשות המים אני אומר בכל מקום,

אני אומר לו את זה גם בצורה ישירה. גם אצלי במשרד, הזמנתי אותו לכוס קפה,

הוא שמע את הדברים, אפילו לא נתקע לו בגרון. תראו מהי תפיסת העולם. תפיסת העולם במדינת ישראל היא: אם אתה מצליח לסדר משהו אם זה חינוך, אם זה מים או כל דבר אחר צריך לרסק אותך, צריך לסגור אותך. יש פה,

רשויות שלא הקימו תאגיד, אני מצדיע להן. ב-2003, כשנבחרנו, אמרנו: יש חוק, רצנו לעשות מהר תאגיד במודיעין, אמרנו: יש חוק, חייב לעשות תאגיד - - - ב-2008. אלה שלא התאגדו צדקו במאה אחוז.

הם מנהלים משק מים למופת ובסופו של דבר אלה עסוקים, הם לא יכולים לעשות אתם כלום.

בחוק קובעים שהאסיפה הכללית זו מועצת העיר שנבחרת על ידי התושבים. מה אומרים רשות המים? הם אומרים: לא, האסיפה הכללית קיבלה החלטה שהיא לא מתאגדת, אנחנו נעקוף גם את מי שהחליט, את הדמוקרטיה, את העם שנמצא בכל מקום ומקום. איבדנו את הדרך. לאט-לאט הופכים להיות שלטון פקידים שהתכלית שלהם היא לבוא ולקחת, להוציא את הכול מהרשויות ולנטרל כל דבר שמצליח כדי שאנחנו נכסה על הכישלון שלהם בלטפל ביישובים אחרים, לטפל בכלל היישובים כדי להביא לפתרון. לכן אני קורא לך, אדוני היושב-ראש, קודם כל להחזיר עטרה ליושנה. את מה שהיה ב-2018 לבטל, את נושא התאגוד האזורי, מכיוון שזו המכשלה הגדולה, כדי שנוכל לקחת ממה שחסכנו מהתושבים ולהחזיר את זה לתושבים ולא לרשות המים, שלא מצליחה לנהל את עצמה. זה אחד. כרגע זה לא הדיון, בוא נפתור את הבעיה עכשיו. ושניים, אני קורא לזה אורנים הגדול ואורנים הקטן. באורנים הקטן צריך לפתור עכשיו את בעיית הדיון היום, באורנים הגדול צריך לבטל את תאגידי המים.

ראש עיריית רמת גן, בבקשה. יושב-ראש ועדת הכלכלה לשעבר. כבוד היושב- ראש, קודם כל, ברכות על תפקידך החדש. נכון, צודק, באמת לא בירכנו אותך על תפקידך החדש. בשם השלטון המקומי, תעשה ותצליח. אני מהבודדים כאן באולם שיודע להבין מהי היכולת שלך להציל את עם ישראל מהעוולות כי ישבתי גם בכיסא שאתה יושב עליו ואני יודע מה עוצמתו, וגם היום אני נתקל יום-יום בעוולות שנושא תאגידי המים גורם לאנשים, וקודם כל לאנשים הכי חלשים ומוחלשים שחיים בתוכנו. אי אפשר ללכת סחור סחור, אתה צודק במה שאמרת על הדיבידנד, על המיסוי, על התיאגוד והכל בסדר צריך לסגור את תאגידי המים. מי שבורח מזה - - - זה לא נושא הדיון. אני יודע, אבל תן לי, דוד. אין בעיה, אני רק אומר את זה לכולם. נתת לראשי ערים לדבר על תאגידי מים,

חשוב לי לא רק לדבר על סגירת תאגידי המים בהמשך לדברים של חבר הכנסת כץ פה לצדי אלא לפעול. אנחנו קיבלנו החלטה במועצת העיר, תקצבנו, כבר הוצאנו מכרז וכבר נבחרה חברת אסטרטגיה ותקשורת. כלי התקשורת, עם הרשויות המקומיות, עם יושב-ראש השלטון המקומי וראשי ערים אחרות, יכניסו יד לכיס לא רק יוציאו את הלשון החוצה,

יכניסו יד לכיס וכל יום יהיה קמפיין על זה, על העוולות של תאגידי המים, עם הפרצופים של האנשים שגורמים את העוולות לאנשים, עם העובדות ועם המספרים, ואתה תראה את תאגידי המים נסגרים, כי הם קמו בצדק בתקופתו, היום הם גורמים אי-צדק. אין שום בעיה להציג חלופות, לשמור על כל מה שרשות המים רוצה לשמור, על כל האינטרסים הציבוריים, אבל בתוך הרשות המקומית. כולם מדברים על עוד שקל במים ועל עוד שקל בקוב אתה יודע ממה זה מתחיל, אדוני היושב-ראש? כשבן אדם רוצה לדבר עם התאגיד שלו, רוצה לשלם לפעמים, 40-50 דקות הוא יישאר על הקו. כמה זה עולה בממוצע לבן אדם שצריך לחכות? עזוב את הבריאות ואת העצבים,

זה כמעט כמו חשבון המים החודשי לחלק מהאנשים. זה גם הניתוק זה לא הניתוק שמנתקים לאנשים את המים אלא הניתוק מהתחושות של הציבור, הניתוק שיש לך לקוחות. אנחנו יודעים את זה. אתה היית סגן ראש עיר כמה קדנציות, אנחנו ראשי רשויות, ופה נוצר הפער. אם היו פועלים מול חברות הסלולר בשוק הזה או מול הבנקים, יכול להיות שהם היו נתפסים נורמליים. למה הם נתפסים לא נורמליים? כי הם פועלים לצדנו. אנחנו לא ממש שולטים עליהם, הם לצדנו. מאתנו התושבים מקבלים שירות VIP עד שהם צריכים את תאגיד המים. אתה אמרת דברים נכונים לגבי הדיבידנד. הדיבידנד מטריד את כולנו. אבל שלא ייקנו אותנו בדיבידנד. אסור לנו להגיע להפסקת אש ולעצור לרגע, שייקנו אותנו בדיבידנד. צריך לצאת למלחמה על סגירת תאגידי המים. אנחנו הקמנו ועדת בדיקה. אדוני היושב-ראש, יש סרט וידיאו שבו לוקחים אישה עיוורת בת 70 להוצאה לפועל. מה מכרתם לה, לקסוס? טסלה? על מה אתה לוקח? איך יש לך דם בגוף לקחת אישה בת 60-70, לא רואה בעיניים, לבית משפט ולעשות לה פשיטת רגל? חקירת יכולת. על חוב של מה? של גרושים. גם אם אליי היו מגיעים והיועץ המשפטי היה אומר לי: אין פתרון,

תעצרי רגע, כמה חברים ונפתור את הסיפור הזה. אבל רשויות יודעות להסתדר. אני זוכר שהמים היו ברשות הרשויות. אני יודע שהארנונה אצלנו. הארנונה לא מנוהלת טוב? אנחנו כבר מגיעים ל-96% גבייה ועדיין אין שום עיוור או נכה שיגיד שהעירייה מתעלמת מהצרכים שלו או שניקח אותו לבית המשפט. 96% גבייה. לא מוותרים לאף אחד שלא צריך לוותר לו. שלא יטיפו לנו מוסר ולא ייוותרו לנו. אני אגיד לך דבר שעוד לא שמעת. נבחרתי לפני יותר מארבע שנים, ביקשתי למנות דירקטורים, הבאתי את מהנדסת העיר לא הבאתי מישהי מהרחוב

ארבע שנים אי-אפשר למנות אותה, היום כבר אין קוורום.

חזור: רגע, פגו הטפסים שלך, תמלאי עוד פעם, פגו לך הטפסים, תמלאי עוד פעם. אלה חבורת אנשים שמתנהלים כמו נוכלים. צר לי על המילה הזאת שאני אומר כמו נוכלים. ארבע שנים. מהנדסת בוגרת הטכניון, מהנדסת עיר שרוצה להיות שותפה בדיונים של הדירקטוריון ולהשפיע. זה לא רק שלא עונים בטלפון. הם מתחילים לעשות עבודה, אדוני היושב-ראש, מה אכפת להם שיש תושבים? את מי זה מעניין? הטרקטורים נשארים בסופי שבוע, הצנרת והחומרים. חסרה חניה? לא חסרה חניה?

לא ניקו? אני לא מדבר אתך גם על יעילות. איפה שהתעמקנו במספרים גם חסכנו מיליונים. בעבודות שהיו צריכים לחייב אותנו והמהנדסים שלנו נכנסו אין בקרה אמיתית.

דיברו איתי על הבעיה של אישור הדירקטור, אתם צריכים לפתוח את זה. מביאים אותם לוועדה הכללית וזה לא מתאים במקרה הזה. זה דבר שנפתור אותו היום. אדוני היושב-ראש, רק אין להם אינטרס לפתור,

אין להם, זה בכוונה,

כשאתה מבקש ממנו. בלי הפטיש

אבל יש אנשים שכן מסתכלים ואין להם מאיפה לשלם,

ואנחנו מדברים על מצרך מאוד מאוד-מאוד בסיסי. הנקודה השנייה שאני רוצה לשים על השולחן הזה,

במרכז 120 שקלים למטר, בפריפריה 140 שקלים ומשהו למטר. אני רוצה להגיד לגבי הסוגיה הזאת שהיישובים

למה? כי אין לנו בנייה רוויה למרות שעכשיו בונים ארבע קומות, זה

כולנו יודעים שביישובים שלנו, במיוחד הערביים,

בעיה בהקשר של המצב הסוציו-אקונומי והיכולת לשלם על המים, והם

הלא לא היה מע"מ כשאגף המים היה ברשויות.

לא היה שום - - - אין מע"מ היום, המע"מ שרשום סתם רשום. אני אגיד לך למה - - אז שיורידו

איבדנו את האמון במערכת ואני חושבת שחבל שזה קרה. לגבי הרעיון הבסיסי מדוע הסכמנו היה נכון,

לא רק את התשלום השוטף, ומטבע הדברים, תמיד השמיכה קצרה, אז ראשי הערים ישקיעו היכן שהציבור אוהב וישקיעו פחות מתחת לאדמה בתשתיות,

כך אפשר היה גם לעשות יחידה נפרדת בתוך העיריה למים ולא לאפשר לערב בין ההכנסות אלא באישור מיוחד. המטרה הייתה נכונה, אבל החליטו ללכת על התאגיד, ולדעתי, פה כבר הטעות, כי לא היינו צריכים להסכים.

קודם כול, בשיטת הסלמי הייתה צריכה להיות הפרטה של המים ומה שקרה זו הלאמה של המים. יש רגולטור למעלה שמחליט מה קורה בכל עיר ועיר ומה טוב לכל עיר ועיר, לא ראש

ראש עיריית קריית גת, בבקשה. אני חושב שאנחנו כל הזמן עושים את אותה טעות. צריך לתקן את הגשר, לא לבנות בית חולים,

ליד הגשר. פעם הפטור מהדיבידנד ופעם זה. צריך לבטל את חובת התיאגוד. אז מה, אז

ובא התאגיד וגובה אגרת ביוב מלאה,

אמרתי להם: אני אקח אתכם לבית משפט. רבתי איתם כמו שוק, הצלחתי להוזיל לאנשים ל-6,000 שקלים. זה צריך להיות שוק?

אנחנו ביקשנו שיתערבו בעניין הארנונה. אי-אפשר להפוך את המאגרים ואת המט"שים למקור כספי. לכן התנגדנו ואני שמח שיש חזרה בתשובה על "מקורות"

כשהוא היה מנכ"ל המשרד למשאבי מים,

לדבר בנושא הזה ולנסות לחזור לאותו מתווה.

אחת. הנה, הוא יגיד לך אם כן או לא. הסוגיה השנייה קשורה לנושא השירות, שזו אחת מהטענות הקשות נגד התאגידים,

כי בסופו של דבר הם לא נמדדים בנושא השירות.

הוא לא נמדד על פי זה. התקציבים של העובדים שלו והמשכורות שלהם לא נמדדים על פי זה, אלא המדדים הם אחרים לחלוטין. אלה שני חוליים גדולים של המשק הזה שהיה ניסיון לתקן אותם. אני אסתפק בזה. בנושא שאתה כינסת כרגע את הוועדה,

אני אומר דבר כזה, הבעיה של הדיבידנדים תיפתר, אם היא לא תיפתר אנחנו פשוט נלך על כל הקופה.

אגב, היא יכולה להיפתר עכשיו. אז לא צריך דיבידנד ואנחנו נלך על ביטול התאגידים באופן מוחלט. דחיית מועדים אוטומטית תביא לך את הפתרון.

זאת הסיבה שראש עיריית ראשון לציון הסכים ראשון וגם נתניה. נו, ומה רע בזה? למי הכסף חוזר?

לא רע, שום לא רע, אבל זה יכול היה ללכת לפיתוח ואז לא הייתם מסכימים.

עם בית דגן, שבית דגן היא כבר חלק מתאגיד אזורי,

אנחנו לא נכנסים לראשון לציון

אני חושב כמוך שצריך לבטל את חובת ההתאגדות, נקודה.

לא מתווכח על זה. אבל אני מתייחס למה שהוא אמר בסעיף החוק. בסוף התאגיד עושה מה שהוא רוצה, רשות המים עושה מה שהיא רוצה, זה הכול,

עופר, אז שיבטלו את הסעיף

בשביל להביא את המים לברזים 24/7 הרבה מאוד אנשים, כולל התאגידים כמובן,

אני אגיד כמה מילים על מחירי המים. מחקר שנעשה לפני

תאגד אותי עם ג'סר א-זרקא סבבה. אל תאגד אותי עם תל אביב.

אני מכבד את כל מי שנמצא פה, כל מי

רשמתי את כל הטענות שאמרתם ואני אשתדל להתייחס לכולן. לדבר על רמת שירות זה באמת מה, אתה לא מאמין לראשי הרשויות?

מכיוון שהייתי באוצר אני יודע בדיוק מה קרה. כחלק מההסדר אתם קיבלתם - - - אבל כיוון שאני הייתי באירוע - - - אבל הוא צודק,

אני כתבתי מכתבים לחברת "מקורות" אז בואו,

אם אתם רוצים אני יכול להגיד לכם מה היה. אני כתבתי מכתבים לדירקטוריון חברת

ארבע שנים מהנדסת בוגר טכניון, לא לאשר אותה? היא כבר התייאשה, אמרה לי: ראש העיר, אני לא ממלאה יותר את הטפסים. הזמן שלה יקר. שיגיד למה מהנדסת סיגל

נושא אחרון, עיקר הסוגיה, נושא הדיבידנדים. כמו שאמר היועץ המשפטי, איתי עצמון, כרגע החוק לא מאפשר לחלק דיבידנדים. החוק

כי אז אני לא מפר את החוק הזה.

הסעיף מפנה למועדים שקבועים בסעיף, לרשות המים אין סמכות לדחות את המועדים האלה. צריך לתקן את החוק.

תשמע לי,

תפתח רק את החוק. אם אני פטור מתאגוד, אז אני צריך להתקדם בתהליך שאני לא מחויב אליו?

לדעתי לא צריכה להיות התנגדות.

זה לא על חשבונכם. זה על חשבון העיריות. זה חוזר לעיר של התאגיד אז אין שום בעיה עם זה. ולגבי

אין לי שום אינטרס, ולא היה לי אף פעם אינטרס - - - איך זה מסתדר עם המציאות?

אני מכיר את כולם בשם, אני יודע מה היו

ברגע שאין התנגדות של שניכם החוק הזה צריך לעבור מהר ועדת שרים לחקיקה ואנחנו ננסה להעביר את זה כמה שיותר מהר. שניים, הנושא של הוועדה.

להזכירכם, לדירקטורים יש חובת נאמנות לתאגיד, לא לעיר. הם הבטיחו, דרך אגב, שראש עיר יוכל להיכנס.

אם אתם תכניסו לי

למי? אני לא מכיר את המקרה הזה.

שאלה ליועץ המשפטי, בבקשה. רק לחדד כדי שאני אבין מהי הנחיית הוועדה.

כרמל, אני אגיש את זה בנפרד ונראה איך זה ירוץ. אתם

נטפל בזה, אבל אני לא רוצה בהוראת השעה.

צריך להתעסק בשני דברים: הנושא הראשון הוא הארכת מועדים או ביטול התאגוד האזורי, כי הוא בסוף מקור הבעיה; והדבר השני הוא נושא הדיבידנד והמיסוי. אלה שני הדברים ובסוף הכסף חוזר לציבור בצורה

מועצת העיר זו המועצה שנבחרה ע"י התושבים ולכן היא היחידה המוסמכת. הם מנסים לעקוף את זה בסעיפים כאלה ואחרים.

העניין של פטור מתאגוד

קיבלנו החלטה להקים תאגיד מים כמו שצריך אנחנו פועלים על פי חוק לפני כ-12 שנה, מאז אנחנו לא מצליחים להבין מה המטרה של תאגיד המים. מועצה מקומית גני תקווה מטפלת בכל כך הרבה נושאים בתשתיות,

היא יכולה לטפל בהחלט גם במים. מי שלא יודע לטפל במים אפשר להעניש אותו, לא צריך

מה קרה עם הרשויות האחרות, אבו גוש ומבשרת? לא קיבלו כלום.

אדון ליפשיץ וגם אדון ורדי, טפלו בזה שגם רשויות מקומיות,

כמו הגיחון, שנמצאות בתוך

המטרה היא שלכולם יהיה קוורום.

יותר משנה וחצי. אני מחדד עוד פעם.

למה לא

גם את עובדי הציבור אין בעיה להעביר יחסית מידית כי הם עומדים בקריטריונים. הדבר היחיד שצריך לעבור כל הזמן את הוועדה זה הדח"צים ובלאו הכי ארבע שנים כדי לאשר דח"צים זה רק מראה לך כמה הם באמת לא רוצים

אני כבר אומר לך. אנחנו נדבר על זה אחר כך גם. אז אתה רוצה שכולם יפגעו? לא, אני לא רוצה שאף אחד יפגע. אני רוצה שזה יהיה בהסכמה רחבה עם כולם.

אם זה יפתח אני לא מעביר את החוק הזה,

אני לא פותח. אני פותר את הבעיה הזו וממשיך הלאה. אחר כך נפתור את הבעיות האחרות. עזוב אותי. אבל זו הסתייגות קלה. שום הסתייגות לא תהיה, כי זה יתחיל בזה ויהיו מאה הסתייגויות. עזבו אותי מזה.

אל תפתח את זה, עזוב את זה. אנחנו נדבר על זה אחר כך. אני אומר לך, זו טעות. אין פתרון לזה. אז יתנגדו משרד האנרגיה, יתנגדו משרד האוצר - - - למה שהם יתנגדו?

כי זה המצב. אני יודע מה אני אומר. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להודות לכולם וגם לחיים. בנושא הדירקטוריון, אנחנו כרשות מקומית עין קנייה מהגולן, ביקשנו כמה פעמים להצטרף לדירקטוריון של תאגיד המים, תאגיד התנור, קיבלנו סירוב ולא הייתה אפשרות. עד עכשיו אני כבר 4 שנים אנחנו מבקשים כל פעם. החוק אומר שאי אפשר להיכנס כרשות מקומית קטנה בגלל מספר התושבים. לא יכול להיות שאנחנו נהיה חברים בתאגיד ולא נהיה שותפים בו וגם בקבלת ההחלטות שלו. תודה רבה לכולם. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:00.